בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: שתי הצעות חוק שמונחות בפניכם אחרי שכבר מיזוג בוועדת הכנסת ואושר בוועדת הכנסת וגם כאן: הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 10), התשפ"ג-2023, מ/1624 - ממשלתית; והצעת חוק הדרכונים (תיקון - מתן דרכון לעולה), התשפ"ג-2022, פ/1039/25, של חבר הכנסת יוסף טייב. אפשר טאבלט, אדוני היושב-ראש? תגיד לי מתי יש לך יום הולדת אקנה לך. יודע למי יש יום הולדת היום? לעמית הלוי. הוא הציע את חוק המתנות אז אמרתי לו: אם היה מודיע לנו מראש, היינו קונים לו מתנות. חוויה אישית: הבוקר ניהלתי ישיבה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, והיה שקט, ולא רק זאת - וכשאני סופר את מספר הח"כים שכאן לעומת אלה שהיו שם, ולא היו, והייתה הצעת חוק מצוינת, של חבר כנסת שאיני רוצה לומר את שמו כדי שלא יחשבו שהוא גאוותן מחזור משכנתאות, לגבי הנושא של ביטוח שלא יצטרכו אנשים לעשות ביטוח חיים נוסף במחזור משכנתא. לא היה אף חבר כנסת, והצבעתי לבד פה אחד. אתה מביע ביקורת על זה שלא היו חברי כנסת בוועדת החוקה?

אני מביע ביקורת למה הדיון הזה שווה שבעה חברי כנסת. בניגוד ליו"ר ועדת החוקה, חבר הכנסת חטפני מהסדרה דורה, בניגוד אליו אתה יודע לנהל מליאת ועדה בצורה ראויה, ולכן פחות חשבנו שנכון להגיע.

אני מאחל ליושב-ראש ועדת חוקה הצלחה בשליחותו המדינית עם ארצות הברית. מדינית. ממש. הדיפלומט הדגול. הוא גם נפגש עם אנשים עם מגה פון בשבת. אגב על פי ההלכה אסור היה לו לגעת במגה פון. יש עוד כמה דברים לפי ההלכה. תקבל הכול נתחיל לעבוד אתך. אני לא מתיימר. אומרים שנפגש עם גורמים מדיניים רק אף אחד לא מוכן להיפגש איתו מעבר לים. למה? מי שהחתים לו את הדרכון הוא הגורם היחיד שנפגש, כמו שר האוצר. עוד לא נחשף הכול. נתחיל בהקראה למרות שזה המשך הישיבה הקודמת.

שאלנו שאלות. כי ככה החלטתי, ואז נמשיך את הדיון מהפעם הקודמת ונקבל תשובות ממשרדי ממשלה שחלקם היו פה וחלקם לא היו פה, וחברי הכנסת כמובן יוכלו לשאול שאלותיהם. בבקשה, היועץ המשפטי. כפי שהסברנו גם בדיון הקודם, נקודת המוצא היא הצעת החוק הממשלתית וגם ההסתייגויות הוגשו לגביה. הצעת החוק הפרטית נבלעת בתוכה, היא גם עוסקת באותו נושא, ולכן אנו נתמקד בהצעת החוק הממשלתית. הצעת החוק הממשלתית כוללת שלושה סעיפים. הסעיף המרכזי הא סעיף 2 שמבטל את התיקון משנת 2017 שאסר על שר הפנים לשקול את שאלת ההשתקעות בעת שמדובר במתן דרכון ראשון לעולה. תיקון נלווה לו הוא בסעיף קודם שמפנה לתיקון הזה, ויש בסעיף 3 הוראת מעבר, שקובעת שההסדר הזה יחול מעתה ואילך. רטרואקטיבית.

איך לא? גם על מי שביקש אזרחות אך טרם- - - הוא קיבל אזרחות בתנאים מסוימים.

הוא לא ביקש דרכון. אולי ביקש דרכון- - - אם ביקש, זה לא יחול עליו. רק אם טרם הגיש בקשה. מה זה הגשת בקשה? היום כשאתה מחכה חצי שנה לתור במשרד הפנים, הגשת הבקשה כשהתייצבת אחרי חצי שנה או כשביקשת את התור? בעיה תיאורטית מעניינת. היא מאוד מעשית. היו על זה שלושה דיונים בוועדת העלייה והקליטה. ובוועדת הפנים. לא לגבי העולים. כיון שבעיה זו בהיבט הזה נפתרה, כי משרד הפנים פתח במבצע כידוע- - - זה לא זה. שמי שמבקש דרכון יכול לבצע את התהליך מיידית ואין בעיה - - - רק למי שיש דרכון. ממש לא. סליחה, לא מדברים בלי זכות דיבור. שיהיה ברור שיש פה אנשים שהם זכאי חוק שבות, זכאי עלייה שלא יכולים לעשות עדיין את שינוי המעמד בגלל המהלך שעשו במשרד הפנים והמהלך שעשו במשרד העלייה והקליטה כלומר אין לו שום דרך אפילו לבקש דרכון כי הוא קיבל תעודת עולה אפילו לא יכול לקבל תעודת זהות. כי יש תורים. על זה שמשרד הפנים יענה. זו שאלה לגיטימית. שאלה טובה. אני חושב שנתחיל בהקראה. כפי שתומר אמר, נקריא את הצעת החוק הממשלתית. הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 10), התשפ"ג-2023. 1. תיקון סעיף 4. בחוק הדרכונים התשי"ב-1952 (להלן, החוק העיקרי) בסעיף 4(א) המילים "בכפוף להוראות סעיף 6(ב)" יימחקו. 2. תיקון סעיף 6. בסעיף 6 לחוק העיקרי, סעיף קטן 6(ב)

3. תחולה. הוראות לעניין חוק זה יחולו גם לעניין מי שקיבל את אזרחותו לפי סעיף 2 לחוק האזרחות התשי"ב- 1952, לפני יום תחילתו של חוק זה, ועד המועד האמור טרם הגיש בקשה למתן דרכון לפי תקנות 2 ו-3 לתקנות הדרכונים, התש"ם-1980. נבהיר המועד האמור מועד פרסומו של חוק זה. אוקיי. אבקש ממשרד הפנים, רשות האוכלוסין, נמצא אתנו המשנה למנכ"ל גיל ברינגר, אבקש להסביר שוב את הצעת החוק, את הצורך בה ואת הנתונים שהביאו את הממשלה להחלטה הזו. כמובן נשמע גם את שאר משרדי הממשלה, ובכך נשלים את החלק שהיה חסר בישיבה הקודמת. הנתונים שביקשנו יופצו? יופצו או לא יופצו - יוצגו בצורה זו או אחרת. למה שלא יופצו? בבקשה, גיל. תודה, היושב-ראש. כמעט צהריים טובים. הצעת החוק נדונה כבר בדיון הקודם. אני רוצה בתחילת הדברים כי אני שומע קולות לגבי מידת הקשר או אי הקשר שיש בין הצעת החוק הזו לוויזה וייבר. הפטור מוויזה לתיירים, אנשי עסקים מארצות הברית. אני רוצה לעשות סדר בדבר הזה ולהעביר את המסר במלוא מורכבותו כי כל אחד מנסה לקחת את זה קצת לקצה שלו ולכיוון שלו כדי לחזק טיעון. לחזק או להחליש. בדיוק. האמת היא שהצעת החוק הזו החלה הרבה לפני הוויזה וייבר, כלומר במקורה אין לה שום קשר עם הוויזה ווייבר. הטעמים של הצעת החוק דנו בהם בדיון הקודם, ואם ירצו, כעת נרחיב ונחזור שוב על הטעמים העקרוניים. במפורש כן. בזריזות אך לומר. אך לאחרונה הדבר הזה שהיה עצמאי וללא קשר והגיע ממקור אחר, מסתנכרן מבחינת הלו"ז שלו לא מבחינת המנגנון הספציפי המוצע מבחינת הלו"ז שלו מסתנכרן עם דרישה שאינה ספציפית אמריקאית לגבי החוק בלשון הזו שלו, אלא אמירה עקרונית של האמריקאים, שאיננו יכולים להתקדם במסגרת הוויזה ווייבר לפני שאנו פותרים וחוסמים פרצות מסוימות שהתגלו בישראל בנושא הדרכונים הזמניים ובמקטעים מסוימים זה קשור אחד בשני בתהליך העלייה. במסגרת הדאגה האמריקאית הזו והצבת הדרישה העקרונית הזו ישראל הציגה איזה סל פתרונות. לא כל פתרון עומד לעצמו אך הציגה סל פתרונות. במסגרת רשימת הפתרונות שהביאה, הדגישה שגם חוק זה נותן מענה תיקון לחוק של 2017 נותן פתרון מסוים, ובתוך סל הפתרונות אנו חושבים שזה נותן פתרון הולם לדאגות האמריקאיות. מה הייתה הבעיה? לא הבנתי. אין רשות דיבור לא רשות דיבור. אבל לא הבנתי. אני קשה הבנה. גם אני לא. אומר לך מה אני הבנתי. לא הייתה דרישה פורמלית של האמריקאים לשנות את החוק הזה כלשונו. בשיח בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית הועלו קשיים. אני מתאר לעצמי שזה עלה בשיח גם בקדנציה הקודמת למיטב הבנתי. בעצם מה שנאמר אני מדברר אותך כי אלקין משתכנע יותר כשאני מדבר בדרך כלל. מה שנאמר, שהנושא הזה בעצם הוא נושא בעייתי שיש לו סל של - הנושא של דרכונים זמניים כללית, הוא נושא בעייתי. זה לא מה שגיל אמר. זה מה שאמר. הוא לא ציין שיש בעיה. אמר שיש בעיות שהאמריקאים מדברים עליהן. ציינתי מה שהיו"ר הזכיר, אמרתי את המילים המפורשות דרכונים זמניים ומקטעים מסוימים. מה זה מקטעים מסוימים? קודם כל, אמרתי לגבי דרכונים זמניים ומקטעים מסוימים תוך תהליך העלייה. דרכון זמני היום מוגדר בסעיף 8 לתקנות הדרכונים. יש 11 סעיפים שמסדירים ומגדירים דרכון זמני. דרכון זמני יוצא על אחת מנדמה לי 8 או 9 עילות שונות, כאשר יש לך סעיף נוסף שעוסק בשאלות של יציאה דחופה לחו"ל, 24 או 48 שעות לפני. יש לך מצבים אחרים שהתקנות האלה מסדירות. מה מאפיין אותו בשונה מדרכון אחר?

אני כבר הבנתי. אני לא הבנתי. אולי תסבירו. כולם הבינו. אני מבקש עכשיו לא להפריע בזמן- - - מה, אנחנו עציצים פה? בא נציג ממשלה- - - המקום האחרון שאתה יכולים לומר שאתה עציץ זה פה. אל תביאו אותי למצב תקשיב בסבלנות. הוא דיבר על חלק אחד. אמר את שלו. רוצה לשמוע שוב כי התרוצצו כל מיני שמעות שכל אחד לקח לצד אחר. אחד אמר שזו דרישה אמריקאית לשינוי החוק. שני אמר שאין שום דרישה אמריקאית בעניין. בא נציג רשות האוכלוסין, ואומר: זה חלק מהפתרונות שהוצגו לאמריקאים כדי להפיס את דעתם בעניין. מה עוד? יש- - - חוץ מזה יש עוד סיבות. אבל אני מבקש- - - תן לי דקה.

בסוף אתן לכם לשאול על הכול. לא 20 שאלות כל דקה. יש חשש מהשאלות שלנו. ומהשאלות שלך, אלקין.

תוריד את החשש מליבך. יש. גיל. הייתי מצפה ממך להגן עלינו כיושב-ראש לדעת- - - אני מצפה ממך לקחת עט ונייר ולרשום את כל ההערות כי תקבל רשות דיבור מסודרת. כשיסיים, נקודה. זה שאלות הבנה. הבנה. גיל, בבקשה. המטרה המרכזית והמסורתית של הנורמה שאנו מבקשים כעת לקבע מחדש והיא הייתה הנורמה עשרות בשנים מאז החלטת הממשלה בתחילת שנות ה-60' עד שינוי החוק ב-2017, ואז היה לנו שינוי נוהל ב-2020. מדינת ישראל היא אנומליה במובן הזה, שהיא נותנת את הדרכון מדיי 1. כבר ביום הראשון יכולה להעניק דרכון. בדרך כלל במדינות לוקח זמן לתהליך ההתאזרחות והוא לא מיידי. מדינת ישראל קיבלה החלטה,

שהיא רוצה כבר מהיום הראשון של העולה, בגלל שאנחנו מדינה ציונית, קולטת עלייה, רוצים בטובתם של העולים ורוצים עולים, מדינת ישראל קיבלה החלטה לא לנהוג כמו שאר מדינות העולם ולאזרח את העולים כבר ביומם הראשון בארץ. היא עושה- - עודד, אתה לא תפריע. אני אתן לך את השאלות. אני לא מוכן. זה לא שהאדם נוחת כאן מהחלל החיצון. הממשלה עושה בדיקה שלעיתים לוקחת גם כמה חודשים,

נגיע לפרקטיקה. אבל היא שונה ממה שמתארים. אבל הוא אפילו לא סיים לדבר. תהליך ההתאזרחות מתרחש כבר בהתחלה, וזאת בשונה משאר מדינות העולם. אין אף מדינה בעולם שזה עובד בה כך. מצד שני, עד 2017 היה מאוד ברור שתעודת הדרכון לא מקבלים בשנה הראשונה. מדוע הטעמים מפורטים בדברי ההסבר של הצעת החוק הממשלתית אך אומר אותם בתמצית ובקצרה. אנו רואים וראינו את זה בנתונים בפעם הקודמת, ועכשיו נחזור ונעמיק יותר בנתונים אנו יכולים לראות את נתוני ההשתקעות בישראל, אפשר לפלח זאת לפי תקופות, מדינות, בכל מיני צורות. אנו רואים באופן כללי, שההשתקעות בישראל היא של 60% ומשהו גם כשאתה בוחן את זה לאורך טווח ארוך. בהמשך לכך, אנו רואים גם נתון קשיח, שככל שהדרכון הוצא בפועל מוקדם יותר אנו מדברים על אחוזי השתקעות זעירים ממש בהתחלה ואז הולכים ומטפסים. למשל אם מדברים על הוצאת דרכון בתוך חודש- - - זה לפי הנתונים שראינו בוועדה או מה שביקשנו לתקן? תיקנו לפי השתקעות ולא לפי נוכחות ביום מסוים. איפה זה? זה עולה עכשיו לאייפד. זה לפי השתקעות שנה ראשונה? תנו לו לדבר ואז אם יש שאלות אחר כך. הוא מדבר על נתונים. מותר לנו לראות אותם? לא שם, לא פה. מה יש לכם להסתיר? הוא מדבר על נתונים. אפשר לראות אותם? אקריא מתוך מה שהעברנו לוועדה. אפשר לראות את השקף? היות שהיושב-ראש טוען- - - אני קורא לך קריאה ראשונה.

נדבקת שם מהכיסא.

גיל, התחלת לדבר על הנתון של השתקעות של חודש.

שקף 5. אנחנו רואים לצורך העניין, בצד ימין בטור הימני,

גיל, דבר

מסתכל בטור הימני כדי להבין מתי הוצא הדרכון ובשורה העליונה - כשאנו מדברים על דרכונים שהוצאו בתקופת זמן מיידית של עד חודש, מדברים על אחוזים זעירים ביותר. אחר כך עוברים לקטגוריות של חודש עד

הנתונים מבהירים בצורה מאוד ברורה את נחיצות התיקון. אגב עוד שאלה שאני רוצה להבין על הנתונים: גם אם מסתכלים על הדינמיקה שמתרחשת עם השנים התרחקות מהתיקון רואים שאחוזי

עכשיו זה נאום. אבל אתה טועה. אדוני היושב-ראש, אשמח להתייחס רגע לשקף 2. גיל, תוכל להתייחס במספרים מוחלטים?

חכה שיסיים. תרשום לעצמך. שקף 2. אנו רואים פה

מדינת ישראל אומרת: אנו אזרחות נותנים מהיום הראשון, דרכון לא מעוניינים לתת לכמעט 40% שבסוף התהליך לא יהיו אתנו. מדוע הטעמים המרכזיים זה שככל שישראל נותנת יותר דרכונים

כלומר באים לכמה חודשים או לחצי שנה או

אבל חשבנו שנכון להשיב את המצב לקדמותו, למה שהיה משנות ה-60' ועד 2017. נקודה אחרונה: ככל שמדינת ישראל תצטייר בעולם כמי שמוציאה דרכונים לאוכלוסייה

נשמע היום את משרדי הממשלה כולל כאלה שאם ביקשתם לזמן לדיון. נשמע את העמדה הממשלתית כולה כי פעם קודמת הייתה חסרה, ועליו תוכלו לשאלות לפי הסדר את השאלות שאתם רוצים. כך

את אומרת עכשיו שיש נתונים שניתחתם אותם בהערכות כאלה ואחרות. אני מבקש שתבהירי - על מה מתבססת ההערכה שלכם?

אני לא מתכוון לתת

אין לנו נתונים אלא יש לנו הערכה שנשענת על שכל ישר ותובנה. מבחינה מודיעינית.

השכל הישר שלי אומר שנאשם בכתב אישום לא יכול להיות

ועל בסיס זה הערכה שלנו שיכול להיות שהדרכון הישראלי הזה, שכן מהווה אפשרות כניסה למדינות מסוימות בלי בדיקה, בלי ויזה וכו', יכול לשמש גורמים אחרים להיכנס.

לא שאני צריך את זה בשביל השכל הישר,

אי אפשר לצאת נגד העולים ולומר: כולכם עבריינים בפוטנציה.

אנחנו ראינו פה נתון אחד בסופו של תהליך יש אחוז גבוה של אנשים שכוונתם אמיתית ותמיד אותם אמיתיים סובלים בגלל הלא אמיתיים. אנחנו רואים את זה בפילוחים, וזה לא בכל המדינות. אלה שמשתקעים לא משתנים כתוצאה

שאלה למשטרה אם מדברים במושגים של השכל הישר ומישהו שכן היה פה ולא היה פה, במצב הזה למה למשל עולה שאני

שנית, אני מנסה להבין ממדי התופעה. אנו מדברים פה על הנתן שאתם נותנים,

סדר גודל של 65%. לא כל אלה שלא השתקעו ביקשו דרכון. יש לזכור גם את

איננו יכולים לראות ממסד הנתונים אפקט תמריץ אבל יש 2 צורות להתייחס לתיקון הזה: אחת,

הדרך הזו הנתונים מוכיחים שלא מתמרצת באופן שלילי את הבעייתיים. דרך שנייה וזו דרכנו לא לתת דרכונים למי שלא

אבל מאלה שביקשו דרכון אחוזי השתקעות הם יותר גבוהים.

אדם שבא להשתקע לא יבקש דרכון?

אם יודע שנותנים, ודאי. רוצה לצאת לחופש. הוא לא חייב לעזוב את הארץ.

הוא יודע שהוא בא לארץ, מקבל תעודת מעבר.

4. יותר גבוה דרמטית מאחוז ההשתקעות הכללי מכלל העולים. במקום לשאול עשר שאלות תגיד שאתה מציע- - - והשנה זה 80%. כשאתה נמצא בשנה של שיא העלייה. לכן אני שואל את גיל אם זו מטרתכם - אתה אומר: לא רוצה לתת

אתייחס לשאלה השלישית ודסי צנגן מרשות האוכלוסין לרביעית. לגבי החיתוך של חצי שנה, יש לשים לב איך זה בנוי עד חודש, עד שלושה חודשים, עד שישה חודשים,

עד 6, וכו'. חלק משלקחו ברביעי לקחו גם בשלישי. אנחנו מדברים על אלה שלקחו עד שלושה חודשים, עד חודש,

תסתכל עליי. ואז אנחנו צריכים לעשות: האם לעשות את החיתוך 4 עד 6 חודשים, או נעשה את החיתוך אחרי 17 חודשים. השר חשב שנקודה נכונה לחתוך בה את העניין הזה

כי זה מביא אותנו גם להמשך,

ויבואו אנשים, ייקחו דרכון ויעזבו.

ואמר את זה ביושר המשנה למנכ"ל רשות האוכלוסין הוא אומר: אנו לא רואים שינוי מבחינת ההשתקעות נוכח זה שנותנים דרכון או לא נותנים דרכון. היו אז אחוזי השתקעות שנעו סביב 65% וגם היום זה האחוז. גם אין שינויים בין המדינות. אתה

ואני יודע את מספרי העולים כי לא הביאו את מספרי העולים - כשאני לוקח 4 עד 5 שנים, 3 עד 4,

כולל השנה הראשונה שבה היינו במספרים הכי גבוהים, בסך הכול כ-42,000 הוציאו דרכונים ולא השתקעו, מתוך בערך למעלה מ-200,000 עולים כלומר אנו נמצאים

אנו רואים שינוי משמעותי דווקא בתקופה הזו של המלחמה.

אנו רואים גם לפי המגמות וגם לפי מה שגיל אמר, זה לא נכון עליית

הם הוי מרוצים ויצאו משוכנעים שהעבר הפלילי נבדק לעומק. לכן למשטרה אין נתונים על הנושא הפלילי בחו"ל כי זה איננו. זה נתוני נתיב או נתוני כלל העולים?

רק שלנו.

לאחרים לא בודקים. שי פלבר, סמנכ"ל הסוכנות היהודית. מה שהטריד אותנו זה שהדרכון הראשון יונפק רק בשהות של שנה קבועה

לשלול את הדרכונים ולתת רק בהנפקה לפי בקשה. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לשנות את השיח כי כל מה שאתם מדברים לדעתי, מבחינת השכל הישר, לפחות השכל הישר שלי, לא רלוונטי. התפיסה שלכם שדרכון היא מתנה לאדם, זה שגוי. הדרכון לא מקנה שום זכות או

גם אם בגיל 8 יש לך עבר פלילי, לא ייתנו לך אזרחות.

לגבי היום.

אף אחד מהעולים לא מבקש דרכון. אני חושב שפילוח

לכן גם היום כולם מבקשים תעודות מעבר. זה בדיחה. לסיום,

בכלוב בעולם הגלובלי ולהכריח אותם לשהות פה 70% מהזמן,

60%

זה עניין של נראות.

קיבל פה חינוך הכול בסדר. לא חווה את קשיי העליה.

מתוך חטא היוהרה. קצת חורה לי כמי שנולד לאימא מאוקראינה, האמירות האלה. לא אתייחס אליהן. אבל לא הסברת למה אתם לא מפעילים את השיקולים שכנגד במקרה של ילדים שנולדו בחו"ל ולא היו פה

למה לא תעודת מעבר? אם מי שעולה לארץ למשל מוותר מסיבה זו או אחרת כי נדרש ממנו על האזרחות המקורית שלו, גם תיתנו לו דרכון כי הוא חייב להחזיק לפחות בדרכון אחד? עולים לארץ לא נדרשים.

אוקראינה למשל, אסור להחזיק פורמלית בשתי אזרחויות. תיתנו לו דרכון מהיום הראשון או תגידו לו: חכה שנה,

רק עם תעודת מעבר? ככלל עולים אנו נבקש בעקבות תיקון החוק,

כי ההשתקעות היא רק בחלוף זמן, לכן גם ביטול הסעיף וגם חקיקתו אגב לא היו רלוונטיים למה שרוצים להשיג. אסביר מה כן ראוי לעשות כדי לדקור את הצורך האמיתי.

מי שלא השתקע אנו רוצים שלא יהיה לו דרכון,

אנחנו לא

זה קופץ, שולחים לו הודעה וצריכים להינתן הסברים. הצגתם נתונים על מי מוציא דרכון ומתי. אף אחד לא התייחס למה אדם מוציא רק אחרי שנתיים שהייה בישראל דרכון. זה אומר ששנתיים לא היה

זה אומר שאם אנו חוזרים למצב הקודם, אנו חוזרים לאותה פרקטיקה של רק מקורבים,

רוצה לבטל את החלק הזה?

אני חושבת שזה היה מאוד-מאוד נגוע, וביקשתי

אכן מעוררת בעיות קשות ויוצרת מסלול שמעורר סוגיות עקרוניות ומעשיות לא פשוטות. אנו סבורים בהחלט שיש מקום לעיין מחדש בהחלטה הזו כדי למנוע אותן תופעות שאירעו וכנראה גם נמשכים איני יודע אבל לפחות לפי המצב שהיה קודם,

בבניין לידי הרגו מישהו, כל הזמן אנחנו בכותרות.

הצעה לסדר, היושב-ראש כל מי שמוגדר או יש

המדינה הזו נבנתה על עולים חדשים. במלחמת השחרור הם הגיעו באוניות והלכו לקרב.

מאיפה

אני מבקש להדגיש שלא יישמע ולא ייראה משהו לא נכון כשאנחנו מדברים על עולים חדשים, אנחנו מדברים מצרפת ומארצות הברית ומאוקראינה ומרוסיה ומברית המועצות לשעבר ומאתיופיה ומכל מקום אחר. יוראי, שאלה.

גם האדם שהגיע לארץ וקיבל דרכון והילדים שלו שם ונולד לו ילד אחר כך, אוטומטית מקבלת למדינת ישראל, גם אם הלך. יש פה שתי שאלות משני מדרגים שונים. האם אתם מטילים דופי ביכולת של זכאי חוק השבות או זכאים לאזרחות ישראלית תתקפו את זה אבל ברגע שאדם הוא אזרח ישראלי, מדוע אתם קושרים קשר ליכולתו להשתקע או לא להשתקע, לתושבות שלו במדינת ישראל? על זה דובר בכל שעות הדיונים. קיבלו על זה מענה עשר פעמים. באיזו עוד מדינה בעולם אזרח לא זכאי לקבל דרכון? אתה לא יכול לתפוס את החבל מקצה אחד כי אין שום מדינה בעולם שנותנת אזרחות ברגע שנחת בארץ. רק אם נולדת לאם בלגית ולאב בלגי. זה משהו אחר. זה נולד. דיברנו על זה קודם. הייעוץ המשפטי. הערה קצרה ובקשת הבהרה שאנו חייבים לקבלה לגבי הוראת המעבר, בהמשך לשאלת חבר הכנסת הרצנו וגם בית המשפט העיר על כך נושא הנפקת דרכונים לשוהים בחו"ל היא נושא שיש להסדירו בתקנות ולא רק ראוי אלא זו קביעת המחוקק להסדירו בתקנות ולא להסתפק בנהלים בעניין. אנו מעירים שהנושא טרם הוסדר בתקנות ואנו סבורים שיש להסדירו בהקדם האפשרי. זו הערה. לגבי השאלה, הוראת המעבר בסעיף 3 אתם כותבים שיחול על מי שקיבל אזרחות ולא הגיש בקשה לדרכון. יש לנו שתי בעיות: בקשה לדרכון מוגשת כשאתה מגיע ללשכה אין בקשה שמוגשת קודם. לכן לכאורה יש מצב של בעיה בגלל המצב שיש כיום ברשות האוכלוסין בנושא הדרכונים, שלכאורה לא שהאדם לא רצה לבקש דרכון אלא שלא התאפשר לו או כי לא הצליח לקבל דרכון,

בעיות אחרות שאנו יודעים עליהן, וכפי שאנו יודעים מבצע הדרכונים הנוכחי לא חל על האוכלוסייה הזו. אז אל"ף, מה זה מבחינתכם ביקש דרכון? ובי"ת, איך אנחנו פותרים את הבעיה של אלה שלא יכלו לבקש מסיבות טכניות? ההבנה של היייעוץ המשפטי היא נכונה. האופן שבו אתה מציג את הגשת הבקשה זו גם הדרך שבה אנו רואים את זה, הגשת בקשה מתבצעת בלשכה, זה אחת. שתיים, כרגע כל מי שרוצה להוציא דרכון לא זקוק לתור. הוא פשוט ניגש ומוציא דרכון.

לפי מה שנאמר פה לא חל על אוכלוסיית העולים. לא נכון. אם אין לך תעודת זהות, אתה לא יכול לקבל דרכון. זה לא חל על עולים חדשים. בוודאות מוחלטת. זה לא נכון, אדוני היושב-ראש. אני מקבלת על זה הרבה פניות. אין תורים. אדם מקבל תעודת זהות זמנית, אחר כך צריך לעשות ביומטרית. אני שואל שאלה, ואתה יכול לתת תשובה גם אם זה לא כרגע, אם זה הולך להיות עתידי,

בוודאי ובוודאי אחרי תיקון החוק. זה לא יעזור אחרי תיקון החוק כי סעיף התחולה בנוי על מי שהגיש בקשה בפועל. לא על מי שביקש תור ולא קיבל. אם אתה יכול להגיע לכל מקום בלי תור? זה לא נכון לגבי הדרכון הראשון. זה לא נכון לגבי דרכון ראשון. תשובה. המידע הזה לא הגיע מאתנו. הוא הופרח באוויר ואינו נכון. אין הבחנה קטגורית בין עולה ללא עולה בהקשר האפשרות להוציא דרכון, אבל ודאי צריך איזושהי תעודה אפילו זמנית, תעודת זהות זמנית כדי לגשת ולהוציא דרכון. אבל בפועל זה לא כך. זה לא נכון.

זה לא נכון. אין לו. אומרים לו: לך תירשם במשרד הפנים לקבל תעודת זהות. הולך למשרד הפנים, אומרים לו: הלשכות לא פנויות לזה כרגע. אין אשרות עד סוף השנה.

סגרו הכול. לכן אתה גם לא יכול לקבל תעודת זהות. זה לא נכון. אנו רוצים להציע בגלל הספק, שתחילת החוק תהיה בעוד 30 יום כך שיתאפשר לפי הצהרת משרד הפנים שיוכלו לגשת להוציא את הדרכון. כדי שלא יהיה מצב שבו יש אנשים שנמנע מהם טכנית להגיש בקשה וכו'. אני מבקש לבדוק את זה מול המנכ"ל והשר ונחזיר תשובה מייד. עכשיו אנחנו עוברים להסתייגויות. סיעת העבודה ביקשו לא לנמק. ההצבעה על כל ההסתייגויות.

בעד ההסתייגויות של קבוצת העבודה שלא נמצאים כאן, שביקשו לא לנמק?

הצבעה בעד מיעוט

איך הם אמורים או עלולים לפעול או צריכים לפעול לטובת האזרחים החדשים. היום אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים

בעולם ללמוד עברית שזה סיפור בפני עצמו, מה המדינה עושה, ואיך המדינה עוזרת ותורמת לעזור לעולים החדשים. אדם מגיע לארץ אחרי בדיקת נתיב או כשהגיע כתייר. תודה. מי בעד הסתייגות 3? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב גדול

מי בעד ההסתייגות ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב גדול ההסתייגות לא התקבלה. רביזיה. אולי יש נמנעים? בדקתי. איך בדקת? בכל הצבעה צריך לשאול מי נמנע. אם יש חבר כנסת שנכנס ברגע זה? תומר, אני לא צודק? לא צריך לשאול מי נמנע? הסתכלתי ולא מצאתי אף אחד שלא הצביע. הלאה. בבקשה,

אנו רואים פה הצעת חוק שלאף גורם מקצוע אין הסבר,

מה התועלת של זה חוץ ממכבסת מילים לא

מה מטרת החוק, מה זה תורם לאזרחי ישראל או לאזרחי ישראל פוטנציאליים. החוק הזה נובע ובא מתוך שנאה ונקמנות

הם לשנה. כלומר הקומבינה תקפה לשנה. מי בעד הסתייגות מס' 9 ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד מיעוט נגד רוב גדול נפלה.

10. נראה את מי זה משרת, מי עומד מאחורי הדבר הזה ואם יתברר שהדרכון הזמני הזה לפי קומבינה הוא רק לשנה, היתה פה טענה של משרד הפנים שאחת דרישות האמריקאיים בגלל הוויזה זה הבעיה של הדרכונים הזמניים. אז איך זה מסתדר עם הבעיה הזאת ואיך זה פותר את הבעיה הזו? יש לי הרגשה שכרגיל מחפשים שעיר לעזאזל כי אתם לא מצליחים להביא את זה. אתם נתקעים. מצאתם עכשיו את העולים החדשים עם הדרכונים שלהם שזה הבעיה של האמריקאיים. מתברר שזה לא הבעיה כי יהיו דרכונים זמניים לשנה, לאנשים מקורבים ואנשים שיודעים לעשות את התרומות הנכונות למוסדות הנכונים, לאנשים הנכונים.

מי בעד הסתייגות 10 ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב גדול נפלה. רביזיה. הסתייגות 11. אני תוהה ושואלת איך זה מסתדר עם הערך העליון של הציונות. יושבים פה אנשים מהציונות הדתית שפעם היו ציוניים. עליך אני לא מדברת אתה משהו אחר, אבל יושבים פה אנשים עם כיפות מהציונות הדתית. שמנסים לקדם פה החלטת ממשלה על הציונות שזה ערך עליון. אגב ערך עליון של ציונות זה עלייה. גם את חושבת ככה. גם את חושבת ככה. לא להפריע. הערך העליון של ציונות, אם למדתי נכון במה שכתוב במקורות, זה עלייה. לפחות זה היה פעם כך. אולי זה השתנה, אולי זה משהו אחר אבל אבן היסוד של ציונות זה עלייה לארץ ישראל ואילולא אותם עולים שבנו את הארץ, שהשקיעו ונהרגו פה במלחמות, איפה היינו נמצאים כולנו? לפיכך אני מעלה הסתייגות מס' 11 להצבעה. מי בעד? הצבעה בעד מיעוט נגד

אין יותר הסתייגויות. אם כך חברים, נודיע על המשך הישיבה. לפני שנסיים את הישיבה הזו להמשך ההסתייגויות שנותרו, אני רוצה לומר - ביקשתי ממשנה למנכ"ל רשות האוכלוסין את בקשתנו לדחות את כניסת התחילה. אני רוצה לומר נתקן את זה אם תהיה הסכמה שעל זה אין הסתייגויות והדברים לא נפתחים. אם יש הסכמה כזו אני מבקש לדעת אותה עכשיו. אומר מה חזרה התשובה הומלץ לשר הפנים שלצורך התארגנות של המערכות הטכנולוגיות והלשכות, מועד התחילה ייקבע ליום 1.7.23. השר קיבל את ההמלצה. אני ממליץ לתקן את זה. אבל מה קורה עם אלה שרוצים להתחיל תהליך ולא מקבלים? הקראתי את הסכמה. האם מקובל עליכם שעל זה אין הסתייגויות ולא נושא חדש ולא טענות למיניהן? אם בהסכמה.

צריך התייעצות. נחזיר לך תשובה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.